הפרמדיקים, התשפ"ב-2022, פ/2990/24 של חה"כ עידית סילמן, חה"כ טטיאנה מזרסקי, חה"כ עלי סלאלחה,

הדיון. עו"ד עמרי גולן מהלשכה המשפטית של המל"ג. יש לנו עוד הערה טכנית אחת לאחד הסעיפים. בתיקון סעיף 11

הם עושים עבודת קודש, עבודה מדהימה. בהחלט. אני חייבת לומר שאת מחצית מהקבוצה פגשתי בשבוע שעבר, הם היו כאן במסגרת יום הוקרה שעורך להם בית החולים הם עושים גם סיור בכנסת וגם ממשיכים הלאה ליום כיף מיוחד,

או כל מקצוע שיש בו לימודי תעודה, בתוך החוק הזה שהוא כולל את כל מקצועות הבריאות שהם מקצועות אקדמיים.

הייתה הסכמה מלאה בדיונים שקיימנו. לגבי הנושא השני המרכזי, האם המקצוע הזה צריך להיות מקצוע אקדמי בעתיד,

אנחנו מדברים על העתיד.

מאיפה שנראה לכם באמת רלוונטי, ונתקדם בהתאמה לזה. אני פשוט חושבת שאם אנחנו נמתין למשרד

אנחנו נוכל להמתין פה המון זמן, ואני מסכימה עם דוד שזה הדבר הכי קטן,

ולאחר מכן תקבלו את ההחלטה. יש לנו עוד דרך לעשות לקריאה שנייה

עבודה שבעינינו היא אחת החשובות,

מצליחה תמיד לראות מה חסר ולאפשר אותו בתוך בתי

אני רוצה להודות לכם,

בשם צוות הוועדה ובשם חברי הכנסת, על כך שאתם באמת נמצאים שם יום יום שעה

בין אם זה עכשיו ובין אם זה לקראת קריאה שנייה ושלישית. אני חושב שזה גם יקל לקבל החלטות, אם בכלל.

אם תהיה החלטה עקרונית כזאת, שבכל מקרה זה יהיה בחוק נפרד, אני חושב שזה יקל על כולם.

סיפרו שהיו ישיבות והיו דיונים, אני הייתי שמח לשמוע, למרות שאני אומר את זה בסרקזם כי אני

אחד מהם לא היה מעורב בדיונים האלה,

שנייה רגע, תנו לי לסיים, אני אשמח לשמוע

מעולם לא קיבלתי טלפון מגורם אחד במשרד הבריאות שאמר "בוא

אני מציע לכם, שכשאתם דנים בנושא, תשלבו את כל הגורמים האלה לשולחן עגול כדי לשמוע את הדברים. אוקיי. מד"א ואיחוד הצלה,

לפני שאנחנו נצא להפסקה?

דברים. אחד, מקצוע הפרמדיק הוא שונה במהותו ממקצועות אחרים,

וגם בגלל הצורה שבה הוא מתנהל, שיש פה בעצם סוג של דלגציה

באו וקבעו כי המדרג הבסיסי של מקצוע הפרמדיק, שזה אותו פרמדיק בניידת לטיפול נמרץ, שהוא צריך לדעת לאבחן ולטפל באותם 12-10 מצבי חירום רפואיים, זה מדרג שהוא צריך להיות בלימודי תעודה בסדרי גודל של בין 2,500-1,500 שעות,

ואת המדרג השלישי שכולל תואר שני, ועם המדרגים האלה להרחיב גם את הסקופ הפרקטי, גם את הסמכויות, גם את הידע, ואז גם יוצרים מסלול,

אפשר לשאול רק, דיברת על המדרג הבסיסי באמבולנסים לטיפול נמרץ. במדרג השני,

איך אפשר להרחיב את הסמכויות? אז ההרחבה של הסמכויות, ודרך אגב, גם זה נעשה במדינות שבהן הולכים לכיוון של

שהם אלה שעושים את העבודה הזאת בשטח. אני חושבת שמבין כל האופציות שהציעו עד עכשיו, מה שהוא הציע זה הכי ישים, הכי הגיוני, גם נראה לי מאוד נכון לחוקק כך את

וגם את האחיות צריך לקדם לאחיות מומחיות

היכולת להתמודד במצבי חירום זה לא משהו שיש אותו לכל אזרח מן השורה,

זה שדה אחר שעובדים בו, ואני חושבת שאנחנו לא שמנו מספיק דגש בכל השנים האחרונות לטובת העולם

אני אומר, תתנו לנו את האפשרות בכל אופן לקיים עוד דיון. לא מדובר על תקופה ארוכה, מדובר על זמן קצר יחסית. כמה זמן? סדר גודל של עד

גם לאיחוד הצלה, כל רפואת החירום והפרמדיקים, נקיים יום גדול בתוך הכנסת כאן. אתה

מוחרתיים ירצה פרמדיק שהוא פרמדיק קהילתי,

אז זה לא דבר שיצטרך תיקון חקיקה, זה דבר שיצטרך תקנות. אוקיי, אבל - - - אם יהיה פרמדיק, נניח, זאת אומרת נבחר את השם הנכון, אבל אם יהיה פרמדיק ופרמדיק בכיר, והם יהיו שניים

זה כן להאריך את חיי המקצוע, כן לתת לאנשים את האופציה להישאר, ושהם לא יישחקו וכדי שהם באמת יישארו במקצוע ולא יברחו, זה חלק

אבל באמת, אנחנו לא יכולים לדון עדיין בכל החקיקה הטרומית, כי היא תצטרך להשתנות גם בהתאם להחלטות.

שבאמת נעשה איזשהו מדרג בתוך הנושאים האלה, בכלל רפואת החירום, בתוך חוק הפרמדיקים,

והטיפול היום נחשב לטיפול מעולה, אין ספק שמישהו שלומד בתוך מסגרת אקדמית הוא לא לומד מתמטיקה ופיזיקה, אלא הוא לומד את היסודות,

אנחנו רוצים - - - הוא אומר את אותו דבר, שבאמת הם לא קיבלו את ההחלטה על זה. חה"כ גפני,

אנחנו רוצים להבין האם ניתן לקבל את

מי רצה לדבר שוב? דוד, בזום? כן, אני אתכם. כן, דוד. אני קצת נופל לדבריו של גפני. יש לי הרגשה שגפני קצת לא מבדיל בין פרמדיקים לבין חובשים, וכאן הוא שם קצת בעייתיות. פרמדיק עושה כל מה שאחות עושה, 90 אחוזים מהפעולות, אם זה מינוני תרופות, אם זה הכל. הוא עושה כל מה שמרדים עושה כמעט, כל מה שרופא ילדים עושה, כל מה שקרדיולוג עושה, ראומטולוגים, אנחנו הכל. ההחלטות שאנחנו מקבלים בשטח הם חיי אדם נטו, הרבה מעבר לבסיס שחובש עושה. אנחנו נותנים תרופות בדיוק כמו רופא, עם סמכויות מאוד רחבות. לכן, מכאן באה הבעיה של משרד הבריאות, האם כן יהיה פרמדיק אקדמאי או לא. יש משמעות לאקדמיזציה בקורסים שלומדים. זאת אומרת, פרמדיק שהוא אקדמאי לומד יותר לעומק ויודע לבצע יותר דברים. אני יכול להגיד לך שהיום לומדים באוניברסיטה אולטרסאונד, והרבה דברים שלא לומדים או שלא למדנו, לפחות אני, בקורס פרמדיקים במד"א, והיינו צריכים להשלים את זה בהמשך כקורסים פרטניים.

אין ספק שהקורסים באקדמיה, באוניברסיטה, הם ברמה הרבה יותר גבוה, והם נותנים הרבה יותר יכולת לפרמדיק לקבל החלטות נכונות בשטח, ולטפל יותר נכון בחולה וברמה גבוהה יותר.

ולמה אתה חושב שאני לא מבחין בין פרמדיק לבין חובש? כי - - - כי אתה חושב ככה. לפי איך שהתחלת את דבריך, ההבנה היא שכל אחד יכול לבוא ולהיות פרמדיק ולעשות איזשהם - - - אני לא אמרתי שכל אחד יכול להיות - - - לא, זה לא נאמר.

אני דוגל בחוק, אמרתי את כל מה שאתה אומר צריך ללמוד, להיבחן. כדי להיות פרמדיק צריך להרחיב את הלימודים שלו. אקדמיזציה,

לא מתאים לעניין הזה,

זה הדבר היחיד שאמרתי, לא אמרתי שלא צריך ללמוד את כל הדברים האלה,

אני תומך בחוק הזה. אקדמיזציה יכולה להיות,

יציב, אמרתי שאת זה אפשר ללמוד בעוד כמה מקומות, אם זה הנושא. הנושא של איך לעשות - - - אז זה מאוד היה חשוב להסביר, כי כשדיברת על האחיות

כשנתת את המקום של האחיות, הפרמדיקים לא היו. נעשה פעם דיון עליי, האם אני יודע להבחין בין חובש לפרמדיק, אבל זה לא הדיון עכשיו. תאמין לי, אני יודע, לא בגלל חוכמה אלא בגלל שאני הרבה שנים פה. אוקיי, בסדר, אז אנחנו נתקדם. אנחנו בזה סוגרים את הדיון, אני מבקשת רק שנגיע בפעם הבאה מוכנים, כי אנחנו ממש רוצים להתקדם עם זה. תודה רבה לכל מי שהצטרף, מי שהשתתף, ואנחנו נמשיך בפעם הבאה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:05.